ומרגש זה. במשך שנים המזרח התיכון היה אחד האזורים המדממים והכואבים ביותר בעולם, אזור למוד מלחמות וטרור שבו חפים מפשע איבדו את ביתם, ולא פעם את חייהם. זה למעלה מ-25 שנים שהחלום על הרחבת מעגל השלום במזרח התיכון היה נראה לרבים בלתי אפשרי. ההנחה הייתה שרק ויתורים מרחיקי לכת על חלקי מולדת יאפשרו את שבירת מעגל העוינות כלפי ישראל.

העמידה האיתנה על זכותנו על הארץ, ובצידה עוצמה שצברה ישראל, חברו יחד כדי שידנו המושטת לשלום תיענה בידי מנהיגים אמיצים, אשר עשו את מה שרבים לפניהם ידעו שהוא נכון אך לא העזו לעשות. אני מבקש לברך מכאן את המנהיג בפועל של איחוד האמירויות הערביות מוחמד בן זאייד אאל-נהיאן ואת מלך בחריין חמד בן עיסא אאל-ח'ליפה על החלטתם לחתום היום על הסכם שלום עם ישראל, הסכם שיביא שגשוג, כלכלה חזקה, יחסי תיירות ומסחר בין המדינות ותרומה מכרעת ליציבות ולביטחון באזורנו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הוד מעלתם, ראשי ומנהיגי שתי המדינות ישרות הדרך, איחוד האמירויות הערביות ובחריין, העם האמירתי והבחרייני רמי היחס, מדינת ישראל מכירה לכם תודה על חתימת הסכם השלום ההיסטורי היום. דלתותינו פתוחות לרווחה לפניכם לביקור במדינת ישראל ובמקומות הקדושים שבה. אנו מקבלים את פניכם בידידות, בכבוד וביחסי אחווה. הסכם השלום שנחתום עליו היום יפתח בפנינו הזדמנות כבירה לפעול במשותף למען תושבי מדינותינו. באמצעותו נפתח את קשרי המסחר וכן

שהוביל הנשיא דונלד טראמפ מאז החל את כהונתו בבית הלבן. אני מבקש להודות לנשיא דונלד טראמפ, לסגן הנשיא מייק פנס, ליועץ הנשיא ג'ארד קושנר, לשגריר ארצות הברית בישראל דייוויד פרידמן ולכל מי שהיו שותפים לפריצת הדרך החשובה הזו. חברות וחברי הכנסת, ביום המיוחד הזה אני מבקש לשלוח מכאן ברכה נאמנה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הנהגתו הנחושה והחזון המדיני שהציב הופכים היום לנגד עינינו למציאות של שלום ושל תקווה. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. חברות וחברי הכנסת, הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הודעת שר החינוך חבר הכנסת יואב גלנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי

מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חבר

לטיפול בנגיף הקורונה לידי משרד הביטחון וצה"ל; מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, מיקי לוי ויצחק פינדרוס

מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת קרן ברק בנושא: לאן הולכים כספי האפוטרופסות, מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יואב סגלוביץ' ומאי גולן בנושא:

מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון בהצעתם של חברי הכנסת אחמד טיבי וחמד עמאר בנושא: תופעת הקבצנים וניצול קטינים לתעשיית הקבצנות; מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוסאמה סעדי וע'דיר כמאל מריח בנושא: בריכה בבעלות עיריית ירושלים הציבה שלט: היום יש מציל לא יהודי. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בימים האחרונים, יום אחר יום, אנחנו נחשפים למקרים נוראיים של זקנים וקשישים גלמודים שלמעשה מוצאים את מותם רק מסיבה אחת, שלא דפקו להם בדלת, והם התבוססו, אל המוות. אני יודע שקיימת כבר חודשים רבים תוכנית לאומית לטיפול בקשישים ובמבוגרים, שנמצאת לפתחה,

של השרה לשוויון חברתי, השרה מירב כהן. אני קורא לה באמת לזרז ולאמץ את התוכנית הזאת. שוחחתי היום עם יושב-ראש זק"א יהודה משי זהב, שידיו רב לו בחסד, ולצערי גם בפעולות הללו. כמתנדב זק"א פעיל, שמכיר את העבודה מקרוב, אני מכיר את העבודה ויודע, אבל יום-יום אנחנו נחשפים לעוד קשיש, עוד מבוגר, עוד אדם שפשוט לא שמו אליו לב. ואני קורא מכאן לאזרחי ישראל: תדפקו בדלת, תבדקו את השכן, תבדקו את השכנה, תסתכלו מעבר לחלון, מעבר לדלת. זה בידינו להציל ולעצור את המגפה הזו לקראת השנה החדשה.

תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, יש סגר,

יש סגר,

לא משחקים בחיים שלנו, ולא בבריאות שלנו, וזה מה שעושים היום, על סף יותר מ-4,000 חולים מאומתים ביום, ועשרות אלפי מבודדות ומבודדים. לפני סגר צריך לעשות סדר, וסדר לא עושים, ממתי? מתחילת המשבר. ראש ממשלה עוקף כנסת, עוקף ממשלה, טס לעשות הסכם שלום בלי שר החוץ, הסכם מפוקפק, אפילו בלי שר החוץ. עוקפים את הכנסת, עוקפים את הנורמות, עוקפים את האנשים הפשוטים, עוקפים את הפלסטינים, ואנשים רק סובלים. זה הזמן להגיד: סגרת, שילמת. תנו לאנשים רשת ביטחון חברתית-כלכלית. אי-אפשר לסגור את האנשים בבית שלושה שבועות, בתוך מצוקה כלכלית-חברתית-רגשית, ואף אחד לא בודק מה קורה עם האנשים. תודה.

חבר הכנסת אליהו חסיד, איננו. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, בעקבות פרסום מתווה הבגרויות על ידי משרד החינוך קיבלנו פניות רבות של מנהלי בתי ספר ושל מורים בחברה הערבית, שהלינו, בצדק, שמועדי שתי בחינות בגרות נקבעו בתוך חופשת החורף של בתי הספר. קיום הבחינות במהלך החופשה פוגע, מן הסתם, בזכויות עובדי ההוראה ומחייב את בתי הספר להיערך היערכות מוגברת בכוח אדם במהלך חופשת החורף. בחברה היהודית מקצועות החובה בהיבחנות הם אנגלית, מתמטיקה ושפת האם, ואילו בחברה הערבית מקצועות החובה הם אנגלית, מתמטיקה, עברית וערבית, בחינה חיצונית אחת יותר מאשר בחברה היהודית. במקצועות ההומניים בחברה היהודית בוחרים שני מקצועות מתוך ארבעה, ואילו בחברה הערבית אין בחירה: התלמידים מחויבים להיבחן במקצועות אזרחות והיסטוריה והמשרד החליט שדת האסלאם היא מקצוע פנימי. בסך הכול, תלמיד מהחברה הערבית ניגש לשישה מקצועות חיצוניים לעומת חמישה לתלמיד היהודי. צריך לתקן את זה ומייד.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, איננו.

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה. חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום לא רק יום שמח, גם יום זיכרון: 20 שנה למותו של המשורר יהודה עמיחי. לפני קצת יותר מ-20 שנה הוזמנתי כסגן הרמטכ"ל לערב לכבודו של עמיחי, שדיבר אל דורי והשפיע עליו יותר מכל משורר אחר. כמה שעות לפני האירוע הסתבר לי שאני לא יכול, מבחינה מבצעית, להגיע. הסתגרתי בחדר וכתבתי את המשלב, את ההדבק, זה קולאז' בעברית,

ליהודה עמיחי / שהתעטף בטלית בנעוריו / וגשם ירד על פני רעיו החיים והמתים / ושב לעירו ירושלים, עיר יחידה בעולם / ולא ישכח דברים אלה לעולם // שתמיד משלושה או ארבעה בחדר עמד ליד החלון / וריחם גם על ילדי בית הספר וגם על הגדולים / ויצא כדשא באלפי יציאות זהירות-ירוקות / וקיים את הדיבר האחד-עשר והדיבר השנים-עשר / להיות לנו נשום כפריחת אביב / וכאבן האמת החכמה מכל אבן חכמים. ותודה לקבוצת "משיב הרוח", שהוציאה היום גיליון מחווה לכבוד יהודה עמיחי, משוררים שכותבים בעקבותיו. אני מזמין את שאר חברי הכנסת שיקראו משיריו.

תודה רבה. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה, וברכות על היוזמה היפה.

נעניתי ליוזמתו של חבר הכנסת עוזי דיין וזה השיר שאני בחרתי: "יום כיפור בלי אבי ובלי אימי / הוא לא יום כיפור. / מברכת ידיהם על ראשי / נשאר רק הרעד, כמו רעד מנוע / שלא פסק גם אחר מותם". תודה. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. גם אני נעניתי לבקשתו של חבר הכנסת עוזי דיין.

הבאת ברכה לכנסת, איזה רגע של שפיות מכל המרוץ המטורף של המתחים, ההסתות וחוסר הפרגון. "אלוהים מרחם על ילדי הגן / פחות מזה על ילדי בית הספר./ ועל הגדולים לא ירחם עוד / ישאירם לבדם / ולפעמים יצטרכו לזחול על ארבע / בחול הלוהט כדי להגיע / אל תחנת האיסוף / והם שותתי דם. // אולי על האוהבים באמת / ייתן רחמים ויחוס ויצל / כאילן על הישן בספסל / שבשדרה הציבורית. // אולי להם גם אנחנו נוציא / את מטבעות החסד האחרונות / שהורישה לנו אימא, / כדי שאושרם יגן עלינו / עכשיו ובימים האחרים."

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. "שישים קילוגרם של אהבה טהורה". "שישים קילוגרם של אהבה טהורה, / בנויה לתפארת שבנתה את עצמה / בלי תוכניות אדריכל, בלי ראשית בלי תכלית, / אשת נטו סוערת של גנטיקה טהורה עצמית: / תא אהבה מוליד תא אהבה. // מה עושה לך הסביבה, / מה עושים לך שינויים? / הם מייפים אותך מחוץ, כמו שקיעת שמש / ומדגדגים אותך בפנים.

/ אני אוהב אותך." תודה רבה. חברת הכנסת תהלה פרידמן. לכבוד יהודה עמיחי, אהובי. "כל הדורות שלפניי תרמו אותי / קמעה קמעה כדי שאוקם כאן בירושלים / בבת אחת, כמו בית תפילה או מוסד צדקה.

שמי הוא שם תורמיי. / זה מחייב. // אני מתקרב לגיל מות אבי. / צוואתי מטולאת בהרבה טלאים, / אני צריך לשנות את חיי ואת מותי / יום-יום כדי לקיים את כל הנבואות / שניבאו אותי.

/ זה מחייב. // עברתי את שנת הארבעים. יש / משרות שבהן לא יקבלו אותי / בשל כך. אילו הייתי באושוויץ, / לא היו שולחים אותי לעבוד, / היו שורפים אותי מייד.

חבר הכנסת איתן גינזבורג. "אדם בחייו", מאת יהודה עמיחי. "אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו / זמן לכול. / ואין לו עת שתהיה לו עת / לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. // אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת, / באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק / באותן ידיים לזרוק אבנים / ובאותן ידיים לאסוף אותן, / לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. // ולשנוא ולסלוח ולזכור ולשכוח / ולסדר ולבלבל ולאכול ולעכל / את מה שהיסטוריה ארוכה / עושה בשנים רבות מאוד. // אדם בחייו אין לו זמן. / כשהוא מאבד הוא מחפש / כשהוא מוצא הוא שוכח, / כשהוא שוכח הוא אוהב / וכשהוא אוהב הוא מתחיל לשכוח. // מות תאנים ימות בסתיו / מצומק ומלא עצמו ומתוק, / העלים מתייבשים על האדמה, / והענפים הערומים כבר מצביעים / אל המקום שבו זמן לכול." תודה. חברת הכנסת הילה שי וזאן, איננה. השרה מירב כהן, בבקשה. תודה על הרגע הזה של השפיות. כירושלמית גאה בחרתי שיר של יהודה עמיחי על ירושלים, "ירושלים של אמצע": "למה ירושלים תמיד שתיים, של מעלה ושל מטה / ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע / בלי לחבוט את ראשי למעלה / ובלי לפצוע את רגליי למטה. // ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים, / אני רוצה לחיות רק בירושָל אחת, / כי אני רק אני אחד ולא שניים." תודה רבה. חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. אני רוצה להקריא שיר של יהודה עמיחי שמלווה אותי הרבה מאוד שנים.

קוראת אותו שוב ושוב לבן שלי בכל מיני ויכוחים משפחתיים. "מן המקום שבו אנו צודקים / לא יצמחו לעולם / פרחים באביב. / המקום שבו אנו צודקים / הוא רמוס וקשה / כמו חצר. // אבל ספקות ואהבות עושים / את העולם לתחוח / כמו חפרפרת, כמו חריש. / ולחישה תישמע במקום / שבו היה הבית / אשר נחרב." המקום שבו אנחנו תמיד חושבים שאנחנו יודעים הכול והצדק רק איתנו לעולם לא יהיה מקום שממנו נגדל. אני מסבירה את זה לבן שלי, אבל זה נכון גם לנו פה, בבית הנבחרים. זה נכון גם לנו בתקופה הקשה הזאת, במשבר הזה, כשכל אחד בטוח שהוא יודע בדיוק מה הגורמים, איך לצאת מזה, מי טעה, כמה טעה ואיך הוא צדק יותר מכולם. אני חושבת שחשוב שנזכור שתמיד, אבל תמיד, צריך להטיל ספק, צריך לחשוב פעמיים, צריך לשאול את השאלות, צריך להבין שהצדק לא תמיד אצלנו אלא הוא גם אצל אנשים נוספים, וביחד, ביחד אנחנו מהווים את השלם.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. ועכשיו חבר הכנסת בועז טופורובסקי, לא נקפח אותך, בטח לא בפרק הזה על סדר-היום. בבקשה. אז קצת הפוגה מיהודה עמיחי לחיים עצמם או למוות עצמו. שמונה אנשים נהרגו בשבוע האחרון בכבישים,

ביום שלישי האחרון, 8 בספטמבר, נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהתנגש ברכב פרטי ברחוב שבזי שבקריית עקרון.

11 בספטמבר, נהרג צעיר, בן 25 גם כן, לאחר שרכבו התנגש ברכב חונה בכביש 431 סמוך למחלף נשרים. למוחרת, 12 בספטמבר, נהרג טארק פארס, בן 23, לאחר שאיבד שליטה על רכבו בבית ג'ן שבגליל העליון, עוד באותו היום, גבר בן 80 נהרג בתאונה במושב ישרש הסמוך לרמלה.

13 בספטמבר, נהרגו שני צעירים בני 20, תושבי תל שבע, לאחר שהתהפכו עם רכבם בכביש 6 סמוך לצומת שוקת.

14 בספטמבר, נהרגה הולכת רגל, אישה בת 80, מפגיעת משאית ברחוב הרב קוק בנתניה, עוד אתמול, נהרג צעיר בן 30 בתאונה קטלנית בין ארבעה כלי רכב בכביש 79 סמוך לנצרת. אנחנו לפני סגר, לפני שנה חדשה. בסגר הקודם, למרות שלא היו מכוניות בכבישים, אנשים מתו.

שמרו על עצמכם בסגר הקרוב, שתהיה לנו שנה עם פחות הרוגים בכבישים.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, ותודה על היוזמה הזאת, שנותנת לנו באמת הפוגה. מי ייתן ונזכה בשנה הקרובה שהדקות האלה יהוו השראה לכל מה שמאחד בינינו. ואני בחרתי דווקא באהבת הארץ. "והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה, / ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה, / כמו חוזרים הביתה מחתונה עם חוזרים מלוויית המת. // והארץ לא מחולקת לשטחי מלחמה ולשטחי שלום. / ומי שחופר גומה נגד פגזים, / ישוב וישכב בה עם נערתו, / אם יחיה לשלום. // והארץ יפה. / אפילו אויבים מסביב מקשטים אותה / בנשק מבריק בשמש / כמחרוזת על צוואר. // והארץ ארץ חבילה: / והיא קשורה היטב והכול בה, קשורה חזק / והחוטים לפעמים מכאיבים. // והארץ קטנה מאוד, / ואני יכול להכיל אותה בתוכי, / סחף הקרקע סוחף גם את מנוחתי / ומפלס הכנרת תמיד בתודעתי. / ולכן אני יכול לחוש אותה כולה / בעצימת עין: ים עמק הר./ ולכן אני יכול לזכור את כל אשר קרה בה / בבת אחת, כאיש שזוכר / את כל חייו ברגע מותו." תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברגעים אלו נמצאים, לצערנו הרב, יהודים רבים בבלרוס בדרכם להגיע לאוקראינה ומשם לראש השנה בעיירה אומן, כפי שעשו זאת במשך עשרות שנים, גם במשטר קומוניסטי, בהוראת רבם רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו,

התרעתי בעבר בדיונים בוועדות השונות של הכנסת שחייבים להסדיר את כניסתם לאומן בצורה סדירה בעקבות מגבלות הקורונה, כי אחרת לצערנו הכניסה תהיה ללא פיקוח ובצורה רשלנית. כעת המראות הקשים של מאות ילדים ומבוגרים הזרוקים בגנים שם ללא מזון, בתנאים מבזים, מחייבים התערבות שלנו בעניין. אני מודה ליושב-ראש תנועתי, תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, שכתב מכתב מרגש לנשיא אוקראינה, לאפשר להם להגיע מבלרוס לאומן, ועל כך התודה והברכה, ומודה גם לשרים אדלשטיין ואלקין על התערבותם. אך אני קורא בבקשה גם לראש הממשלה ולשר החוץ לקחת הפוגה קצרה מהשלום עם האמירויות ולטפל במאות החסידים הזרוקים שם ברחובות ובגבולות, וכך נקבל גם,

שנה טובה יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מוטרד. אני אפילו מוטרד מאוד, כי יותר ויותר אנשים סביבי אומרים לי שהם הולכים להפר את הנחיות הסגר. הם הולכים לעשות את זה כי הם חשים שהסגר הוא פוליטי, כי הוא לא עושה שכל, כי הוא לא מבוסס על שיקולים ענייניים. אנחנו ממש בדרך לאנרכיה, ועדיין לא מאוחר. אני קורא מפה לממשלה להתעשת על עצמה ולוודא שהשיקולים שמנחים את כתיבת ההנחיות לסגר הם שיקולים ענייניים שמבוססים על בריאות ולא על פוליטיקה. שהרי לא ייתכן שאנחנו לא נוכל לשבת לשולחן החג עם שמונה-עשרה אנשים שמרכיבים את המשפחה שלנו, אבל בבית הכנסת יוכלו להתפלל 20 אנשים זרים בחלל סגור. השיקולים היחידים שצריכים לעניין את הממשלה הם שיקולים ענייניים שעומדת בבסיסם הבריאות. אני לא נגד, אדוני היושב-ראש, אני לא נגד הפגנות כמו שאני לא נגד זכות התפילה. אני חושב שצריכים להיות בפנינו הנתונים ועל בסיסם צריכות להתקבל החלטות. לא ייתכן שניכנס לתוך המערכת הזאת כשחוסר האמון הציבורי בממשלה מרקיע שחקים. ממשלה יקרה, התעשתי וודאי שההנחיות ברורות ומבוססות על היגיון, על שכל, על נתונים, ובעיקר על בריאות.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק, איננה. אם כך, חברות וחברי הכנסת, תמו הנאומים בני דקה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ז באלול התש"ף, 16 בספטמבר 2020, בשעה 11:00 בצוהריים.